בוקר טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות. היום ז' באדר תשפ"ב, 8 בפברואר 2022. על סדר היום: ישיבת מעקב לחוק ההתחשבנות בין בתי